29 ביוני 2020, ז' בתמוז התשע"ף ואני שמח לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, רביזיה. מי בעד הרביזיה? הרביזיה היא רק לעניין סעיף 10. הרביזיה היא לכל העניין. אנחנו נדון רק בסעיף 10 והרביזיה היא לכל העניין, לכל הצעת החוק.

הצבעה בעד פה אחד אושרה כל חברי הוועדה שנמצאים ויש להם זכות הצבעה, אישרו ולכן הרביזיה התקבלה פה אחד. גברתי היועצת המשפטית. אני רוצה להסביר. בדיון הקודם אמרנו שכל התשלומים החדשים בעד חודשים יוני, יולי ואוגוסט, אנחנו לא נראה אותם כהכנסה לעניין פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי ולעניין חוק הבטחת הכנסה. אנחנו שכחנו צ'ופצ'יק קטן שזה המענק החלקי על חודש מאי, שגם הוא בעצם חדש מכוח החוק הזה ולא היה. לכן אנחנו רוצים לומר שגם בו לא יראו כהכנסה. אמרנו שלגבי מה שישתלם מכוח התקש"ח (תקנות שעת חירום) על חודשים מרץ, אפריל ומאי אני מדברת על המענקים המלאים ששולמו מכוח התקש"ח, ואנחנו גם עכשיו נשים אותם כאן בחוק, יחול הדין שהיה בתקש"ח,

יראו בזה כהכנסה. אני אקרא כדי שיהיה ברור. סעיף 12 - לא יראו במענק הסתגלות מיוחד ובמענק הסתגלות יוחד בשיעור חלקי כהכנסה לעניין פרק י"א (זקנה ושאירים) לחוק הביטוח הלאומי ולעניין חוק הבטחת הכנסה התשמ"א-1980. על אף האמור בסעיף קטן (א) לעניין חוק זה וכל דין אחר, יראו במענק הסתגלות מיוחד המשתלם לפי סעיפים 3, 4 או 5(א) ו-(ב) שזה מאפריל ומאי, המענק המלא כהכנסה לפי סעיף 9 לחוק הבטחת הכנסה ואולם מבוטח שהשתלמה לו גמלת הבטחת הכנסה ערב הפסקת העסקתו ובשל תשלום מענק הסתגלות מיוחד, חדלה להשתלם לו גמלת הבטחת הכנסה בעד החודש שבעדו שולם המענק, יוסיף להיות זכאי להטבות הניתנות לפי כל דין וכן להטבות שנותן גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג למי שמשתלמת לו גמלת הבטחת הכנסה. לעניין זה גוף ציבורי וגמלת הבטחת הכנסה כהגדרתן בסעיף 250(א) לחוק הביטוח הלאומי.

יש מישהו ב-זום שרוצה לומר משהו? אין. אם אף אחד לא רוצה לומר כלום, אנחנו נעבור להצבעה על הסעיף ועל כל החוק כולו.

הצבעה בעד פה אחד אושר אושר פה אחד של כל הנוכחים בישיבה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:12.